ברוכים הבאים. טוב, אז בוקר טוב לכולם. הדיון בנושא תקנות בזק (התקנה, תפעול והחזקה), משרד התקשורת בבקשה. היי, שמי ליאת בלום ממשרד התקשורת. מדובר בתקנות שמותקנות מכוח סעיף 12 לחוק, אנחנו רוצים לשנות אותן ואנחנו רוצים להחליף את תקנה 28, שקובעת חובה על בזק להתקין טלפונים ציבוריים בתדירות מסוימת ובתכיפות מסוימת. אנחנו רוצים שייווצר איזה שהוא מנגנון אוטומטי, שלפי תדירות השימוש היא תדע את טצ"גים היא מסירה ואיזה טצ"גים היא משאירה, שלגבי אלה שהיא מותירה, היא מחויבת כמובן לדאוג להם לתחזוקה. קבענו רף של 100 דקות שיחה בממוצע בחודש במהלך השנה שקדמה. זה לא רף נמוך מידי? ממה שקיבלנו, כי עשינו קול קורא במסגרת המשרד ועיבדנו את הנתונים, זה רף שהוכיח את עצמו במובן הזה שבמקומות שבאמת הציבור פנה וביקש להשאיר את הטצ"גים זה בערך היה הרף או גבוה ממנו.

דבר נוסף חשוב, זה שכן השארנו סמכות למנהלת הכללית של משרד התקשורת להשאיר או להסיר טלפון ציבורי במקרה ששונה מהרף בגלל טובת הציבור, אם באמת יהיה מקום כמו אולפנות או ישיבות, שהרף יהיה ממש סמוך לתוצאות שנקבל, עדיין תהיה לה סמכות להחליט. כמובן שניתן לחברה לטעון את טענותיה ואחרי שנשקול אותם ונחליט אם להסיר. אלו בעצם הטעמים המיוחדים?

בסדר גמור. להקריא את התקנות?

כן, להקריא ולהסביר כל תיקון כמובן. תקנות הבזק תקנת תפעול, תחזוקה ותיקון, התשפ"א 2021. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12 ו-59 לחוק התקשורת בזק ושידורים, התשמ"ב 1982 ובאישור וועדת הכלכלה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה: בתקנות הבזק תקנת תפעול ותחזוקה, התשמ"ה 1985. להלן התקנות העיקריות: בשם התקנות במקום ה"בזק", יבוא "התקשורת בזק ושידורים". שינוי טכני החוק שונה והוא החוק המסמיך, אנחנו משנים את התקנות בהתאם. בתקנה אחת לתקנות העיקריות בהגדרה "טצ"ג " בסופה יבוא "שהוקם לפני יום תחילתן של תקנות הבזק התקנה,

תחזוקה ותיקון התשפ"א 2021. הרעיון הוא שיהיה ברור בתקנות שמדובר רק על הטצ"גים הקיימים. החובה להקים חדשים לא קיימת יותר,

ולכן בהגדרה כבר הגדרנו שזה טצ"ג שהוקם לפני יום התחילה. במידה ואתם כן רוצים אבל להתקין חדשים, יש אופציה כזאת בכלל? אנחנו לא יכולים, לא. כרגע בנוסח אין אופציה כזאת, כי אנחנו לא. ואתם לא משאירים אפילו לשיקול דעת?

השיקול דעת היחיד שיהיה זה למנהלת, להשאיר את אותם טצ"גים שפעילים. סתם סיטואציה, מתקינים או מסמיכים או בונים עיר חדשה, יישוב חדש, מקום שכן צריך את הדבר הזה, אין לכם אפילו סמכות. ראשית, היה וזה יקרה אפשר לחזור ולהתקין או לתקן את התקנה. לא כדאי להשאיר עכשיו מקום לשיקול דעת? אנחנו ממש חושבים שזה משהו שתוך תקופה מאוד מאוד קצרה ייעלם. הרף ותדירות השימוש שאנחנו מקבלים, תדירות השימוש מאוד נמוכה. זה במקומות מאוד מסוימים אולפנות, ישיבות, בתי חולים וגם שם, זה רק באזורים מאוד מאוד מסוימים. בגלל זה השארנו את הסמכות לטצ"ג כזה או אחר. צריך להגיד, למען הסדר הטוב שהרבה מהטלפונים הציבוריים הוסרו. בניגוד לתקנה, אבל הרבה הוסרו. הרבה עיריות אמרו לנו "..תקשיבו, אנחנו לא מחכים ואנחנו מסירים..". כן, זה מפגע סביבתי בסופו של דבר. בדיוק, היו על זה הרבה תלונות. אני ממשיכה? אני רוצה רק להעיר כאן רגע, לפני שאת ממשיכה. לעניין ההגדרה, אנחנו חשבנו ואלה היו גם ההערות שהעברנו אליכם לפני הדיון שנכון יותר לכתוב הוראה אופרטיבית מהותית שבעצם קובעת שהחל ממועד מסויים לא יותקנו או לא יוצבו עוד טלפונים ציבוריים ובעצם החברה תפעל להסרה של הטלפונים הקיימים בהתאם לתקנות האלה. כלומר בינינו לא היה נכון לכתוב את בהגדרה, ההגדרה היא קובעת את ההגדרה של המונח ולא את ההוראה המהותית. אז אני חושב שבכלל על התיקון הזה אפשר לוותר, להבנתי. אנחנו הסכמנו, זה מבחינתנו אם זה ברור יותר לציבור אין לנו בעיה.

אני מציע שתקריאי באמת את התקנה הבאה המהותית ושם אנחנו נשלב את ההוראה שקובעת את המועד שבעצם ממנו לא יותקנו עוד טלפונים ציבוריים.

ההקראה, לחבר הכנסת בליאק יש שאלה. מה עלות ההתקנה והתחזוקה של הטלפונים האלו? אני לא יודעת להעריך את זה. כרגע, אתם תיכף תראו שבתקנה זה מושת על החברה.

החברה כשהיא מפרקת מתקן בזק היא אמורה לשאת בעלויות והתקנות קובעות את זה במפורש, שזה יהיה עלויות לחברה. החלפת תקנה 28 במקום תקנה 28 לתקנות העיקריות יבוא: תפעול, תחזוקה והסרת הצג. החברה תמציא למנהל, עד תום הרבעון הראשון של כל שנה דו"ח המפרט את מתקני הטצ"ג שבכוונתה להסיר בהתאם לתקנת משנה ב' וזו תפרט את מספר הדקות הממוצע בחודש שנעשה שימוש בכל מתקן כאמור בשנה שקדמה להגשת הדו"ח (בתקנה זו הדו"ח). בתוך 90 ימים מיום המצאת הדו"ח למנהל החברה תפעל להסרה של כל תצ"ג אשר נעשה בו שימוש שמתחת ל-100 דקות שיחה בחודש בממוצע בשנה שקדמה להגשת הדו"ח. המנהל רשאי להאריך את המועד האמור לפי בקשת החברה מטעמים מיוחדים ובהחלטה מנומקת בכתב. אני מעירה לזה שהרעיות היה שאם החברה תגיד "תקשיבו, יש לי עכשיו המון טצ"גים" ואנחנו מעריכים שבהתחלה היא תפנה ותבקש לעשות את זה בצורה קצת יותר מסודרת, אז זה לשיקול דעת להאריך לה את התקופה הזאת. החברה תהיה אחראית להפעלתו התקינה ותחזוקתו של כל תצ"ג אשר אינה מחויבת להסיר, כאמור בתקנת משנה ב' וכן תפעל לבדיקה לפי הצורך של תיקון של כל תצ"ג כאמור, בתוך 30 ימים מיום הוצאת הדו"ח למנהל. המנהל רשאי להאריך את המועד האמור לפי בקשת החברה מטעמים מיוחדים ובהחלטה מנומקת בכתב. כלל העלויות הנובעות מתפעול, תחזוקה והסרה של תצ"ג, כאמור בתקנת משנה ב' ו-ג' יחולו על החברה. על אף האמור בתקנות משנה ב' ו-ג', ראה המנהל כי יש צורך בהסרה או בהפעלה של תצ"ג מסויים יהיה רשאי המנהל, מנימוקים מיוחדים שירשמו, לקבוע כי החברה רשאית להסיר או להפעיל את התצ"ג האמור והכל לאחר שנתן לחברה את ההזדמנות להשמיע את טענותיה בפניו. את רוצה להסביר? להסביר כל אחד מהם? אוקיי אני אסביר. א' זה הגשת הדו"ח. ב' הם צריכים לראות איפה התדירות נמוכה ומיד בתוך 90 ימים להסיר. ג' זו אותה החובה לתפעל את אותם הטצ"גים הקיימים ולדאוג. קיבלנו פניות על טלפונים במקומות שכן צריך,

אז הכנסנו את זה שהחובה ממשיכה ואיפה שיש טצ"ג הוא חייב להיות תקין. ד' כלל העלויות הנובעות מתפעול, תחזוקה והסרה, זה מה שהסברתי מקודם. ה' זו אותה סמכות של המנכ"לית לפעול בניגוד למנגנון שקבוע בסעיף משנה ב'.

אנחנו מקבלים עדכון מה יקרה עם זה בטווח של זמן,

נכון לעכשיו ולפי הנוסח הזה, לא. אפשר להכניס שנדע מה קורה עם התקנות האלה, לא חייבת להגיע לוועדה. אפילו עדכון בכתב שנדע רק מה קורה. בהתייחס לכמות הטצ"גים?

רק לפי הכמות ואיך אנחנו מבחינת זמנים של להוריד את בעצם את אותם הטלפונים הציבוריים. השאלה האם מדובר על דיווח חד פעמי?

חד פעמי בתוך שנה מהיום? בוא נגיד שנה. כי אנחנו מבינים שהמטרה היא בעצם להוריד אותם, אין לנו. אנחנו מעריכים, עוד פעם איפה שהתדירות שומרת את עצמה זה יישאר. אין לנו עניין לפגוע באותו הציבור שמשתמש, אבל אנחנו מעריכים הערכה שלנו מקצועית שזה כן,

תוך שנה מיום קביעת התקנות מנכ"לית משרד התקשורת תדווח לוועדת הכלכלה על? לגבי הביצוע. לגבי יישום? יישום התקנות. אוקיי וזה בעצם דיווח חד פעמי?

לא זה כל האירוע הזה וכל התקנות הן סוג של חד פעמיות, אז ברגע שיגמרו הטלפונים אז חוץ מהתחזוקה.

בהתאם לתיקוני הנוסח אפשר יהיה כבר לקבוע מועד.

אז זהו, זה מה שרציתי לשאול. למעשה, החל מאיזה מועד אתם רוצים להתחיל ליישם את התקנות? אנחנו, עוד פעם, אנחנו רצינו כמה שיותר מהר. אנחנו מבינים שצריך שזה יהיה ברור יותר לציבור ורצוי לרשום תאריך ולא יום תחילה, זו אותה ההערה של צוות הייעוץ המשפטי של הוועדה וקיבלנו אותה. אבל מצד שני אנחנו רוצים שזה יהיה בוודאות אחרי מועד הפרסום. אז אנחנו נקבע מועד של ה-1 בינואר 2022 וגם העדכון אליכם יהיה שנה מהיום הזה.

אז אני רק רגע רוצה לחדד. התיקון להגדרה יימחק, כלומר תקנה 2 תימחק למעשה ובתקנה 28 החדשה אנחנו נשלב הוראה שלפיה החל מיום 1 בינואר 2022 החברה לא תתקין עוד טלפונים ציבוריים ותפעל להסרה של טצ"גים שהוקמו עד אותו המועד, בהתאם להוראות התקנה הזו. עוד שאלה לעניין תקנת משנה ה' המוצעת, כתבתם פה "..ראה המנהל כי יש צורך בהסרה או בהפעלה..", אני מבין מההסבר שלך שלא מדובר על התקנה של טלפונים חדשים.

הכוונה בהפעלה זה לטצ"ג קיים שמפעילים אותו. גם כאן אפשר לעשות הסרה או אי הסרתו, בסדר? זה תיקון לנוסח. אוקיי, בסדר גמור. ועוד הערה לעניין תקנת משנה ד', "..כלל העלויות הנובעות מתפעול, תחזוקה והסרה של תצ"ג..", אתם כתבתם "כאמור בתקנות משנה ב' ו-ג'" ואנחנו חושבים שצריך להוסיף כאן גם את תקנת משנה ה', כלומר גם את ההוראה שמדברת על סמכות המנהל בעצם להורות על הסרה או אי הסרה. בסדר גמור, מקובל עלינו. והערת נוסח מנימוקים מיוחדים שיירשמו, זה בדרך כלל נוסח שמכוון לערכאות מעין שיפוטיות ואנחנו חושבים שנכון יותר לכתוב "מנימוקים מיוחדים שיפרט בהחלטתו". גם זה מקובל.

אז זה באמת תיקון נוסח ותיקון אחרון, לעניין תקנת משנה ה', אנחנו מציעים לקבוע שהוראות תקנת משנה ג' לעניין האחריות של החברה להפעלת תקינה ותחזוקה, יחולו גם על טצ"גים שלא הוסרו לפי תקנת משנה זו. כלומר זו איזו שהיא הבהרה שבעצם סוגרת את המעגל הזה וקובעת את האחריות של החברה גם לגבי "מעתה ואילך", כלומר גם לגבי כל הטלפונים הציבוריים שימשיכו להיות פעילים מעטים ככל שיהיו.

מתואם איתנו ומקובל.

יש עוד הערה נוספת למעלה לעניין התקינות. אתה רוצה שאני אציג אותה?

ההערה שלכם לגבי התקינות, שאתם רוצים שבדו"ח גם תהיה התייחסות. הנה, עכשיו בדיוק עו"ד טל פוקס תעיר. אז רק לגבי תקנת משנה ב', הערנו בנוסף שחשוב שבדו"ח יהיה מצויין האם הטלפון שנבדק הוא תקין, כדי שההערכה בעצם תשקף את המצב המהימן של אותו השימוש בטלפון. התדירות נגזרת מהעובדה שהם תקינים או לא. כלומר שבדו"ח יהיה תוך ציון, בדו"ח יהיה בעצם מצויין האם הטלפון הציבורי הוא תקין או לא.

מעבר לסעיף הדיווח, התחילה של התקנות תהיה ב-1 בינואר. זאת אומרת, זה יהיה מועד התחילה.

אנחנו נוסיף סעיף תחילה. נוסיף סעיף תחילה ויהיה דיווח כפי שביקש. בגלל שזה לא מיידי כי הבחינה בעיקרון היא פרסום ברשומות, אז כדי שזה יהיה מסודר אנחנו נוסיף סעיף תחילה.

בסדר גמור וכמובן סעיף הדיווח כפי שביקש חבר הכנסת רון כץ, יושב ראש הוועדה.

יש למישהו הערות? אין הערות.

באמת אנחנו דנים פה בנושא של קידמה, בנושא טוב שיצר הרבה מאוד מפגעים סביבתיים גם בתוך הערים ויש כאן בקשה של השלטון המקומי ושל הרשויות המקומיות שנעזור להן להסדיר את הנושא הזה.

כן חשוב לומר שבמקומות מוחלשים יותר, מקומות שכן צריכים את זה, צריך לשים תשומת לב מיוחד על הנושא הזה ובגלל זה גם אני אשמח לראות את הדיווח בשנה הבאה ולראות ולהבין איפה כן נשארים אותם טלפונים ציבוריים, בשביל לראות אולי באמת צריכים עוד איזה סיוע או עוד איזו שהיא עזרה של כולנו. חשוב מאוד שעם הקדמה, לא לשכוח את אותם האנשים הללו ומעבר לכך מאושר פה אחד.

אני

את הישיבה. הישיבה ננעלה